בוקר טוב מכובדיי, תודה לכל המתכנסים והמתכנסות. אנחנו נמצאים בדיון של הנמקת הסתייגויות והצבעות על הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 12) (תקופה מרבית